גל ברנס רכז כלכלה

תיירות באגף תקציבים, משרד האוצר אסף ברזילאי ראש ענף ביטוח ממשלתי, משרד האוצר מועמר חאג' יחיא ד"ר, מנהל תחום

איגוד השמאים בישראל שי שדה יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, לשכת סוכני הביטוח בועז סטמבלר סמנכ"ל רגולציה, איגוד חברות הביטוח איתי עצמון

שאחד מהם זה מבוטח ואחד מהם זה חברת ביטוח,

אבל צריך לקחת בחשבון שגם אם הדבר הזה יתאפשר ויתוקן החוק, ברור לך שגם פה,

נגדו תביעות - - - הם יעלו את המחיר.

אנחנו נמצאים בבעיה קשה ביותר שאותם חברות ביטוח שבעבר היו מוכנות לבטח כל מיני דברים,

עשינו כמה וכמה מכרזים כדי למצוא חברות שעשו את זה, כולם רגליים קרות, לא רוצות לעשות,

אני מקווה שאנחנו בעזרת השם נצא

זה שמישהו היה לו נזק קטן ועשר שנים לא הייתה לו שום תביעה, ברור שגם אם יגיע לפתחנו תלונת ציבור כזאת, אנחנו לא נאפשר לחברה לעשות את זה, אבל אם יש מישהו שכל שבועיים שורפים לו דברים של שלושה מיליון שקלים אז זה כבר - - - אם זה קורה אז זה העניין

לא באופן כללי, הערה למה שאמרתי. שמי רגב עמוס ואני יושב ראש ענף החקלאות באיגוד השמאים בישראל. אני מדבר איתכם מהשטח, כ-40 שנה שמאי ומהניסיון שלי,

ראשית, חוק חוזה

עכשיו, תראה, אני גם בעד העניין הזה ובזה אנחנו נבקש מהחקלאים מהארגון שלהם, גם הם צריכים לוותר על היכולת שלהם לבטל, אלא אם כן, בנאדם מכר את המקום ועבר למקום אחר,

סגן שר החקלאות ופיתוח הכפר משה אבוטבול: מה גם שאדוני היושב ראש, אתה יכול לבקש נניח מהחקלאים, לאחר מקרה כזה שהביטוח שילם, חבילת מוגנות שנניח הם יהיו מחויבים לשים מצלמות, יכול

קרן לנזקי טבע זה משהו אחר, אבל גם היא מתמודדת עם אתגרים, היא לנזקי טבע, היא לא יודעת לעשות - - - אז אולי תרחיבו. העניין הוא של איזה גוף יהיה בפרונט זה כבר עניין תפעולי של איך לתפור את זה, אבל העניין הוא,

אחרי זה פתרון - - - לא,

תתארגנו על הנושא כרגע של 24, 23 חברות הביטוח ישקלו את ההצעה שלי, שלגבי 23 אתם לא תבטלו ביטוחים של אנשים, כרגע מדברים על חקלאים, יכול להיות צריך לדבר

קרן מודרי אשראי, אמנם נותנת אשראי לאנשים שלא מצליחים להשיג אשראי, אבל המטרה המרכזית שלה, חיברנו את זה לליווי כלכלי - - - לקח לכם שש שנים להקים את

שחברת הביטוח מקיימת את הפוליסה,

אבל היא מחריגה את נזקי זדון, אז מה הטעם שיש לך פוליסה? ברגע שיש לך מקרה, אתה לא מזדכה.

את הטענות האלה - - - לא, זה ברור שיש שינוי בתנאים בגלל המצב - - - לא,

איזה שינוי?

יש כמה חלופות,

לא מוכנה לבטח אותך,

אנחנו נבטח אותך לשאר הדברים - - - בשבילי זה כאילו לא מבטחים.

בעצם,

להציע דרכים להתערב בשוק הביטוח, או בפיצוי לחקלאים, למשל,

בסגנון שאתם הצעתם בוועדה ויש שיטות להתערבות,

אתם הרי תמיד מהצד, אתם מחבקים את הכסף, אלה נלחמים על הכסף ואתם מחבקים אותו. אוקי, תודה רבה, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 13:24.